י"ז בשבט, תשפ"ג, אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, הנושא שלנו היום על סדר היום, זה הקפאת תוכנית "סל גמיש", פנייה שקיבלנו לוועדה, למשפחות חד-הוריות.

מגברת יעל בליץ להציג את הפנייה שקיבלנו כדי שנוכל להתקדם.

אני יעל בליץ זיסקין, ראש תחום קידום מדיניות בקרן הידידות טורנטו. בוקר טוב, קודם כל תודה רבה על ההזמנה של הוועדה הזאת, בעצם, אנחנו פה ולא האנשים שעליהם אנחנו מדברים, הם ישתתפו בזום, דווקא בגלל שאנחנו מדברים פה על אוכלוסייה שהיא באמת חלשה יותר, נשים חד הוריות, אנחנו יודעים שמשקיי בית מפרנס יחיד, זה משקיי בית שרובם נמצאים תחת קו העוני והתוכנית הזאת של "סל גמיש", אנחנו מאוד מברכים עליה ועל השינויים שזרוע העבודה ואלה, קידמו בשנים האחרונות ובעקבות השינוי בקריטריונים של התוכנית, באמת התוכנית הצליחה להגיע להרבה מאוד נשים ולאפשר להן לממש את הזכאות שלהן, רק אני אגיד במשפט מה התוכנית עושה, זו תוכנית שבעצם אמורה לעזור לאימהות ולהורים יחידים שבאים עכשיו להגביר עבודה, או להוסיף שעות עבודה, להגדיל את אחוזי המשרה שלהם, או יוצאים ללימודים, בשלב הזה של היציאה ושל הגברת שעות העבודה, יש להם הוצאות, כי גם יציאה לעבודה יש לה עלויות ולכן הם עוזרים בכל הדברים שקשורים בהגדלה הזאתי, אם זה צהרונים כדי שהאישה לא תסיים את היום עבודה באחת, אלא תוכל לעבוד עד ארבע, בקייטנות, מי שמכיר את אוכלוסיית החד-הוריות, מתפטרות ביוני, חוזרות לעבוד בספטמבר, בגלל שהעלויות של הקייטנות כל כך גבוהות, אז עבור הנשים האלה שכבר עושות את הצעד הזה ומגדילות את שעות העבודה, התוכנית הזאת קמה ונותנת את התמיכה המימונית בסעיפים האלה. אני חייבת להזכיר, שזה גם מדובר על תקופה מוגבלת, זה לא כאילו לנצח סבסוד אינסופי, אלא זה בתקופה של ההגברה, היא משתלבת,

עומדת על הרגליים ואז היא ממשיכה הלאה. לשמחתנו התוכנית נוצלה, מומשה, הרבה נשים מימשו אותה וזה באמת, אנחנו יודעים מהשטח, מהעבודה שלנו עם הנשים, כמה שזה היה משמעותי, כמה שלהרבה נשים שחיו על קצבה, או על קצבה חלקית, זה היה הגורם שגרם להן להשתלב ולהגביר את שעות העבודה ובדצמבר האחרון, הם פשוט קיבלו הודעות, מהיום למחר, שהתוכנית מוקפאת ושכרגע הן לא יכולות, גם אם הן זכאיות וכבר התחילו לקבל, הן לא יכולות להמשיך לקבל את מימון התוכנית. אז קודם כל זאת הסוגייה, למה אנחנו מביאים את זה לפה? כי בעצם הנשים לא כל כך יודעות, לא ברור, האם הן יקבלו, מתי, באיזה אופן, מה יהיה בכלל העתיד של התוכנית, אנחנו עכשיו בעצם בינואר, התחלנו שנה חדשה והתוכנית בעצם לא מתחדשת, אנחנו מבינים שיש פה אילוצי תקציב ואילוצים של 1/12 וכל מה שקורה בין האוצר למשרד העבודה וזרוע העבודה, אנחנו מבינים את כל העניינים וההשלכות, אבל אנחנו כן רוצים להביא פה רגע את הקול של הנשים החד-הוריות, שבסוף יש פה אישה אחרי אישה, שכרגע הן במצוקה, אין להן כרגע, הן כן נכנסו להתחייבויות, כמו התחייבויות של צהרון וגם אם זה 500 שקלים לחודש, בשביל מי שמרוויחה 3,000 ו- 4,000 והגדילה ל-5,000 ו- 6,000, אלה סכומים גדולים מאוד בשבילן. אז עבור הנשים האלה, אנחנו היינו מאוד שמחים להבין לאן זה הולך וגם מה האפשריות למצוא פתרונות לסוגייה הזאת, זאת סוגייה מאוד מאוד כואבת. אנחנו נשתדל להבין, לא בטוח שנצליח להבין בסוף, מניסיוני,

אבל אנחנו נשתדל בוועדה היום לנסות כן להבין לאן זה הולך ולאן אנחנו מתקדמים. יש לנו את נציגת הפונים, גברת נעמה קפון, בזום. היי, שלום, אז כן, אז אני אם חד-הורית לשני ילדים, קיבלתי את הזכאות לתוכנית לפני כשנה, אני חייבת לציין שזה עזר לי מאוד בהתנהלות הכלכלית, התוספת של 500 שקלים לצהרון, זה נתן לי את האפשרות לשלוח את הבת שלי לחוג בלט במהלך השנה וכמובן קייטנות בקיץ. התוכנית הופסקה מהרגע-להרגע, שבעצם נשארתי עם מחויבות לחוג, עם מחויבות לצהרון ועם איזשהו חוסר וודאות למה קורה בפסח ובקיץ הקרוב, לגבי קייטנות, אני חיבת לציין שאני עובדת במשרה מלאה, אני תמיד עבדתי במשרה מלאה, אני מחזיקה בית עם שני ילדים. אני לא צריכה לספר לכם כמה יוקר המחייה משפיע, העוד 500 שקלים האלה בחודש לצהרון, האפשרות הזאתי באמת שיהיה במקרר את מה שצריך, שיהיה את הנעליים, שיהיה את המעיל. אני לא מתיימרת להגיד שאני משפחת מצוקה, אני מחזיקה בכבוד את המשפחה שלי, אבל האפשרות הזאתי לתת לילדים שלך לחיות בצורה שווה, כמו שאר הילדים. איפה את גרה? שאת אומרת 500 שקל לצהרון, לכן שאלתי? אני גרה בקריית אתא, עלות הצהרון שלי כאלף שקלים בחודש, אני מקבלת דרגה ממשרד הכלכלה, מה שמוריד לי את הצהרון לכ-500 שקלים והתכונית "סל גמיש" בעצם מכסה את הייתרה. תודה. תודה רבה לך, אנחנו נשתדל הבוקר להבין לאן הסיפור הזה הולך, אני מבקש מגברת אלה אייל בר דוד ממשרד העבודה, אולי לעשות לנו קצת סדר. הצגת מצגת כן, אני באמת אתן קצת נתונים,

אז אני באמת אתחיל ואומר שלאור הנתונים שעוד רגע נראה, אנחנו באמת מפעילים את תוכנית "סל גמיש" בשנים האחרונות, להורים עצמאיים שמגבירים עבודה,

גם לימודים, מבחינתנו, כי זה סממן למוביליות בשוק העבודה. הם צריכים להגביר לפחות ב-40 שעות חודשיות, זאת אומרת לקפוץ, אם הם עבדו ב- 100 שעות, לקפוץ ל-140 ואז הם באמת יהיו זכאים, בכל שלושת הסלים האפשריים, צהרונים, בעבר זה היה 350, טיפה העלינו ל-500 בגלל העלייה, סל שני של בייביסיטר,

שיעורי עזר, כי אנחנו מבינים שברגע שנשים יוצאות לעבוד אחר הצוהריים, הם צריכים לקבל בסל הזה והקייטנות, בעיקר משתמשים בזה לקייטנות של הקיץ. או פסח בעוד חודש, שאני מעריך שגם.

אז אנחנו רואים פה קצת נתונים על בכלל הורים עצמאיים, אנחנו הבאנו את הנתונים של טרום-קורונה, כי אנחנו יודעים שהקורונה מאוד זעזעה ויש חזרה עכשיו לשוק העבודה ואני חושבת שזה אחד מהגורמים, מהסממנים לגידול. אנחנו יודעים שיש שיעור תעסוקה מאוד גבוה אצל הורים עצמאיים, אבל השיעור עבודה במשרה חלקית הוא גם מאוד גבוה, זאת אומרת רובם עובדים במשרה מלאה, אבל אחוז מאוד גבוה במשרה חלקית וכנראה שלא מרצון. אנחנו יודעים שלאור זה שזה מפרנס יחיד במשק בית, מדובר על עוני בשיעור של כמעט 25 אחוז, אנחנו יודעים שאחוז מאוד גבוה מהנשים, אני אשתמש בנשים, כי זה רוב הפונות שלנו, אבל זה גם גברים זכאים לתוכנית, הם 32 אחוז הם ממש בשכר שנמוך משכר המינימום, נובע גם מהחלקיות וגם מסוגי התעסוקה המאוד

ובפועל אנחנו רואים פער של 43 אחוז נטו בשכר, בין משפחות עם שני מפרנסים, למשפחות עם מפרנס יחיד וכל הנתונים האלה באמת גרמו לנו לבנות את התוכנית, לשפר אותה, לטייב אותה, לדייק אותה, זאת אומרת אנחנו עובדים בשיתוף עם כל הארגונים שיושבים פה, מאוד מאמינים בתוכנית. חשוב לי כן להדגיש שהמשרד, מעבר לתוכנית הספציפית הזאתי שהיא למגבירי ומגבירות עבודה שנותנת את הסיוע רק ל-18 חודש, זה לא קצבה, זה עשית פעולה אקטיבית, הגברת עבודה, היית פרואקטיבית, אנחנו מסייעים לך בתקופה הראשונה ומעבר לתוכנית יש עוד שני אלמנטים שכן חשוב לי לציין, שהמשרד פועל לטובת האוכלוסייה, נעמה דיברה על הסיוע במעונות, בעצם בתוך דרגות הסבסוד של מעונות היום המוכרים, יש - - - זה הדיון הבא שלנו.

אבל זה לא ספציפית על החד-הוריות, זה בטח על כל הדרגות יש דיון.

אוקי, אז אני אגיד שלחד-הוריות יש דרגה מיוחדת ולחד-הוריות מגבירות עבודה יש דרגה מאוד מאוד מטיבה, הן משלמות בסך הכול כ-250 שקלים פלוס-מינוס, על שהות של ילד במעון, זאת אומרת לטובת הנשים הספציפיות שהן בקבוצה הזאתי ויש להן ילדים מאפס עד שלוש, אז יש פה עוד תוכנית שהטמענו ובעבר הפעלנו הכשרות דרך האגף להכשרה מקצועית, היום אנחנו יצאנו במכרז מאד מאוד גדול, שכבר הגישו אליו שבע הגשות, לטובת תוכנית ספציפית, מבוססת תוצאות, לעניין של הכשרות מקצועיות וקידום תעסוקתי ושילוב תעסוקתי ותעסוקה איכותית לנשים וגברים שהם הורים עצמאיים, זאת אומרת האוכלוסייה קריטית לנו, אנחנו פועלים לטובתה ועכשיו לעניין הדיון,

חשוב היה לי להסביר את המסביב. אני אגיד שמקצועית, אין וויכוח על התרומה של התוכנית לאוכלוסייה הזאת, בדקנו נתונים מנהליים עם הביטוח הלאומי, עשינו מדגם מייצג של האוכלוסייה שלנו וממש ראינו שבשנה אחרי סיום התוכנית, הנשים שומרות על העלייה בשכר, כ-84.3 אחוז, שומרות על העלייה בשכר,

מבחינתנו זה מצוין

ויתרה מכך, אנחנו ראינו שגם השימוש בקצבאות, בהבטחת הכנסה, או בדמי אבטלה, מאוד מאוד ירד, עשינו הרבה חיתוכים שבאמת הצליחו לבודד את ההשפעה רק של התוכנית כדי שלא,

בטח אחרי הקורונה, אז אני אגיד שמקצועית אין וויכוח על זה שהתוכנית טובה והיא משפיעה והיא מסייעת ובאמת מכניסה נשים לשוק העבודה ולהתקדם בשוק העבודה ובאמת עשינו הרבה פעולות לשיווק משמעותי ולפתיחה של כמה שיותר להביא יותר קהליי יעד שיידעו על התוכנית כדי שהם יוכלו למצות אותה והגענו למיצוי תקציבי, בדצמבר 22, הגענו למיצוי התקציבי של התקציב של 22. כמה כסף הוצאתם, כי אני מבין שהאירוע בסוף הוא תקציבי, כמה כסף הוצאתם ב-22? ב-22 הוצאנו סביב ה-7 מיליון ₪. 7 מיליון שקל, מאיזה חודשים, מתחילת השנה? כל השנה, אני מראה פה את העלייה בגידול בין 2021 שזה היה שנת היציאה מהקורונה ותראו את הקפיצה האדירה שקרתה בשנת, בעצם הגענו, אם אני מתארת את הקפיצה מ-2021 ל-2022, מיצוי של 220 אחוז. אני אשאל אותך שאלה, הסעיף התקציבי הזה, לא התוכנית הזאת, הסעיף התקציבי הזה באופן כללי, כמה היה מתוקצב ב-22? 6.2 6.2? הוא סעיף שעומד בפני עצמו? זאת אומרת הוא לא במסגרת תקנה שלהם, המשרד? אני לא סגורה שזה עומד בפני ה- לא, אין לו תקנה ייעודית. זה לא תקנה ייעודית. זה לא תקנה ייעודית?

אז אני שואל אז על כמה נמצא הסעיף באופן כללי? הנה, גילי ממשרד האוצר. היי, אני גיל הכהן, אני הרפרנט תעסוקה. אחד הבעיות של המשילות של מדינת ישראל, מי שהיה צריך לעלות בסוף זו היא ולא האוצר, אבל בסדר, אחת מהבעיות. אז שלום, תודה לכולם - - - אבל מטפלים עכשיו במשרד המשפטים בוועדת חוקה, אז אני לא אתערב עכשיו במשרד האוצר. אז בעצם יש פה - - - לא, עוד מעט אני רוצה בהרחבה, אני רק רוצה להבין, כמה היה מתוקצב הסעיף באופן כללי, במשרד, כתקנה? במשרד העבודה, כמה היה מתוקצב הסעיף הזה? אני מאמין שיש שם עוד תוכניות בסעיף,

אני רק שואל כמה היה מתוקצב התוכנית? שיעור קצר באזרחות על משילות, שואלים את משרד האוצר, כמה משרד הרווחה מתוקצב.

לי אין את הרשימה של התקנות. ארבעה מיליון בערך. ארבעה מיליון?

והוציאו שישה? לא הוציאו שיש, בעצם ההתחייבויות שהגיעו ב-2022, זאת אומרת הזכאיות ל- אני שואל שאלה פשוטה,

אני לא שואל כמה כסף הם הוציאו, אני שואל, הם הוציאו את זה מתוך מסגרת של איזושהי תקציב, נכון? מאיזה תקציב הם הוציאו את זה? הרי הם לא הוציאו את זה מתקציב שכר של המשרד, התקציב הכללי של הסעיף הכללי,

לא יודע איך אתם קוראים לסעיף הזה,

אין סעיף במשרד העבודה של ארבעה מיליון, אני מעריך,

הוא סעיף של כמה עשרות מיליונים,

למה?

מה עשית באוקטובר?

לאוקטובר 22, היית חייבת למפעיל על מאי-יוני-יולי, נכון?

יפה והוא המשיך לשלם על אוקטובר נובמבר דצמבר, נכון?

למה השתנה? מה האירוע ששינה את אותה התחשבנות? לא היה

אתה בונה על פי תקציב, יש לכם שישה מיליון שקל - - - אז התוכנית לא תמשיך,

כן, המנכ"לית של זרוע העבודה שמה את זה בעדיפות בדיוני תקציב, מבחינתה אנחנו מבקשים הכפלה של התקציב,

כי התוכנית סוף סוף הצליחה, שנים היא

אני לא כלכלן ואני לא מתיימר להיות כלכלן, כי כנראה אם אני יהיה כלכלן, אני ממש אתבלבל בסוף, אבל אני מנסה דבר פשוט מאוד, אם כרגע עומדת לכם בתקנה, גם בהמשכי, שישה מיליון שקל, בסדר? לא, קיבלנו בהמשכי ארבעה,

אבל למה דווקא התוכנית הזאת? הרי יש עוד תוכניות שהם באופי הזה ולא ניתנה ידיעה על הקפאה. אני עורכת הדין, רות דיין מדר, מרכז שילטון מקומי.

למה זאת היא שדובר על הקפאה?

זה אני הבנתי מה שהיא אמרה, היא אמרה בגלל שהוא גם לא עומד בתקציב השנתי שלה, כי היא

נחצה אותו, ואני חושבת באמת, הגענו לגשר וזו ברכה גדולה באמת, הנתונים מדהימים ואין כאן את הנתונים, הנתונים מתחילים מ-2020, אבל צריך להבין שעד 2020 - - - היה 243

יש כאן הסתמכות, יש כאן התחייבויות ויש כאן גם ,

לעודד תעסוקה של אימהות חד הוריות ויש כאן גם את המרכיב של טובת הילדים,

יש אנשים שנכנסו לתוכנית, נמצאים בתוכנית, הסתמכו

התוכנית, עובדים בתוך התוכנית,

אם יש דרך ואת תבדקי את זה באוצר, אתם תבדקו את זה

הפסקתי את הצהרונים, הוצאתי את הבת שלי מהצהרונית וזה כואב, זה קשה, זה המקום שידעתי שהיא תהיה מטופלת בו ולא תצטרך לחזור הבייתה ולהיות חסרת מעש והיא גם קיבלה את הארוחה החמה והיום זה לא קורה ואני מחפשת פתרונות, אני צריכה למצוא את הפתרונות לבד, מה גם שבעצם אם אנחנו